אנחנו מתחילים בדיון הבא של ועדת החינוך,

בכדורגל, של חבר הכנסת רם שפע, ואלה דברי ההסבר של מגיש הדיון: לעולם הספורט תרומה חברתית רחבה, שאינה מסתכמת רק בשיפור הבריאות הגופנית ובשעשוע הקהל,

לטענת הליגה, הפגיעה התקציבית מתבטאת אף בחוסר בהירות בנושא אמות מידה ובמועדי העברת התמיכות למועדוני הכדורגל לנשים בכל הארץ. כשענף ספורט שלם סובל מתקציב דל עד כדי

ניכר כי ערכי הספורט והקבוצתיות נשחקים ומתרוקנים מתוכן

ורוצים שילמדו טוב ואחרי זה גם יהיו בצבא

לספורט יש את היכולת האולטימטיבית להשפיע על הילדים והילדות שאנחנו מדברים עליהם

אלא להמשיך כל הזמן בכנסת להדהד ולדחוף ולגרום לזה שאותה מציאות שאתה מדבר עליה, גם ביחס לספורט הנשים בישראל, אבל בוודאי ביחס לתקציב הספורט הזעום שלנו, אנחנו נמשיך לדחוף כי יש לנו שיש הזדמנות איתו להביא

גם מה שהמפלגה שלי כמובן עושה ולשמחתי גם

ספציפית בספורט. זה נוגע בי אישית, אני לא רק הבן

והדבר האחרון שאני רוצה להגיד, שקשור לזה, הפגיעה החריפה או הערעור על השוויון ואי קיומו,

הם גם מתוך תפיסה שוביניסטית ששלטת בחברה שלנו, לצערי, אבל זה גם מתוך תפיסה

אני יכול לחזק אותך רגע?

אז אני אתן לך את ההזדמנות כל עוד זה תלוי בי.

אבל מה שאני אומר, ובזה באמת אני

במדינת ישראל, אחת המדינות המתקדמות בעולם, זה המצב היום, וכן הלאה וכן הלאה, בהרבה מאוד תחומים, אבל זה דיון אחר

קידום מנהלות,

ייצוג קבוצות של נשים בליגות העל במפעלים בין לאומיים וכל הנושא של קידום מוגנות בספורט ומרחב מוגן בספורט כתנאי

אימון טוב יותר, מגרשי אימון טובים יותר, משחקים. כל הדברים שאנחנו דיברנו והעלינו לפני זה ואתם העליתם, כי אחד הדברים שמאוד מאוד חשובים לשחקניות, מעבר לתנאים ולשכר, זה כל הנושא של

אז עוד מעט אני אשאל אותו באמת אם הדברים נכונים.

ה-7.4 מיליון שקל ב-2021 זה צבוע לכדורגל נשים,

רק את ליגות העל.

אז זה לא לאגודה, זה לקבוצה בליגת העל. זה לקבוצה בליגת העל. כשהוא אומר אגודה, האם זה מגיע

בסוף בסוף בסוף זה נפלא שיש ליגת העל, וזה חשוב שיראו שיש שחקניות ושיראו את זה בתקשורת וצריכים לקדם את זה,

בסוף יש דבר שנקרא תשתית ומספר הבנות שמשחקות כדורגל במדינת ישראל הוא מאוד מאוד נמוך. אני רוצה להבין גם ממך,

מה עושה ההתאחדות לכדורגל,

זה דבר שלא היה בעבר, תקציב כזה משמעותי

והרבה מאוד פרויקטים,

גם עם התאחדות הכדורגל, ואולי מפה אני אעביר את השרביט לגיא. כן, גיא ענבר, נציג ההתאחדות

יש את האקדמיה לכדורגל בנות בווינגייט. רק כדי לסבר את האוזן, אנחנו משקיעים בבנות יותר ממה שמשקיעים באקדמיה לבנים,

להגיד לכם שהמוטיבציה שלו הייתה גבוהה?

אבל בסופו של דבר כדורגל נשים היום משודר בזכות אותו חוזה

בדיגיטל ובכל הכלים שיש לנו כדי להגדיל את הנראות ואת הגדלת

נמצאים איתנו בזום המשנה למנכ"ל רונן הרשקו, ככל שתרצו שהוא יפתח וידבר יותר על כל נושא האקדמיה והפעילות של הנבחרות, ואמיר נבון, סמנכ"ל הליגות, ככל שתרצו לדבר על הסיפור של הליגות. רק שאלה כדי

למשל רוצים לתת לכדורגל, אז נותנים להם סדרנות,

נותנים חסות לשיווק עשרות מיליונים. אף אחד לא מתייחס לזה פה כמסגרת תקציב

זה הסוף של מה שאני רוצה להגיד.

לאיפה הכסף הולך היא גם אמירה שנובעת מקיפוח,

כי אני לא שמעתי שאומרים בואו נבדוק איפה הכסף שנותנים לגברים הולך. אף אחד לא אמר את זה.

אם אתה רוצה אני יכול לספר לך עליו גם. אז אני פגשתי אותו בשבוע שעבר בפרויקט שנקרא 'בועטות', 'שער שוויון', ויש שם 1,500 בנות, כמעט כמו בהתאחדות, שמשחקות כדורגל פעם בשבוע בבית ספר. מאוד התרשמתי לזה. זה פרויקט שנמצא בנתניה, אבל זה נמצא גם בכל מיני מקומות. אנחנו מאוד מוגבלים בזמן? כן, מאוד. יש לך שלוש דקות.

שמי לירן ג'רסי, כמו שהבנתם, אני מייצג ארגון גדול מאוד שקוראים לו 'שער שוויון'. לא יודע אם חלקכם שמעתם עליו, זה ארגון שמפעיל כמה מאות, בערך 400 קבוצות של שילוב של ספורט וחינוך ממג'ד אל שאמס ועד אילת, בבתי ספר, מאות בתי ספר בארץ, לקהלי יעד שונים, בין אם זה ילדים מאוכלוסיות מעוטות יכולת, ברוב המקרים, יהודים, ערבים,

צ'רקסים וממש כל המגוון שיש לנו במדינת ישראל וגם ילדים עם צרכים מיוחדים, בהתאם לתכניות. אחת מתכניות הדגל שלנו היא תכנית 'בועטות'. תכנית 'בועטות' מפעילה קבוצות בבתי ספר ומרכזים קהילתיים, ממש מהגולן ועד אילת, היום יש מעל 100 קבוצות של ילדות, כ-1,500 ילדות ברחבי הארץ. אני חושב שזה מאוד מתחבר לדברים שאתם דיברתם, קודם כל הן עוברות לא רק אימוני כדורגל וטורנירים, אלא גם פעילויות להעצמה, שזו בעצם הסיבה שהקמנו את זה, בשביל הנושא של העצמה נשית, אבל ראינו גם הזדמנות מאוד מאוד גדולה לפתח את הכדורגל לנשים בישראל. בתכנית האסטרטגית שלנו מופיע גם הקמה של אגודות בהמשך, כלומר אנחנו פרוסים מאוד מאוד יפה ברחבי הארץ, וחבל שלא נמנף את זה גם לנושא המקצועי, לא מאינטרס מקצועי שלנו, אלא כי אני חושב שראוי שזה יקרה. זה מתחבר גם למה שיושב הראש אמר קודם, לגבי ההפיכה של הפירמידה, וגם לגבי מה שחבר הכנסת כסיף אמר קודם, על הפופולריות. כלומר אם אנחנו עכשיו באים ויהיו לנו אלפי ילדות כל שנה, אמנם אתם,

עוד לא שמעתם על 'בועטות' מעולם,

היושב ראש, אבל אם אנחנו נצליח לעשות את זה שיהיו אלפי ילדות כל שנה אז גם הפופולריות תעלה. כלומר גם למשחקים של נבחרת ישראל יגיעו עוד ילדות שמתעניינות בכדורגל שבעתיד הן גם יהיו נערות ובוגרות וגם האגודות יתמלאו בילדות. בעצם בקצה של הפירמידה של התכנית האסטרטגית שלנו מופיע שחלק הארי של נבחרת ישראל בכדורגל לנשים יהיו בוגרות של תכנית 'בועטות'. זה הכיוון. זה שלא שמעתם על זה עד היום זה לא אשמתכם כמובן, אבל אנחנו מאוד היינו שמחים להפוך את זה למשהו שהוא יותר לאומי. יש גישה שאומרת בעצם למה שניתן לכם ולא לאחרים, אבל אני חושב שהגישה הזאת הביאה למצב שאין עוד מתחרים, כלומר אנחנו נשארנו אחרונים בשוק הזה, או בענף הזה. לירן, תודה רבה, באמת פרויקט מדהים. אני רוצה לשמוע את סילבי זאן, דקה, בזום. בוקר טוב לכולם. אני רוצה לדבר כללית על מה שקורה בכדורגל. אני שמעתי הכול, מההתאחדות למשרד החינוך והספורט וכל מה שדיברתם, הכול טוב ויפה, זה נראה כאילו לא צריך לעשות דיון על הדבר הזה כי הכול נראה מושלם, כמו שאומרים. אני כפרשנית שעובדת בערוץ 5, ואני רואה את כל מה שקורה סביב הכדורגל, שאלה קבוצות ששולחות לי המון ווטסאפים ומיילים כדי לעדכן אותי במצב העגום שקורה בכדורגל נשים, שאין מגרשים, שמזלזלים בהם במשחקים. והכסף, לאן עובר, ואין בקרה תקציבית כשאנחנו רוצים לדעת קודם כל לאן מגיע הכסף,

כי מצד אחד אומרים שיש כסף,

כל זה מצב שאנחנו לא יודעים מה קורה בכדורגל מהבחינה הזאת. מהבחינה של כל הפרויקטים שיש במשרד החינוך וההתאחדות לכדורגל, שאני שמחה שזה עובד על הנייר, אבל סך הכול כבר 20 ומשהו שנה אנחנו רואים את הכדורגל חולה והולך אחורה.

אני רוצה לראות נתונים עכשוויים, אני רוצה לראות תכלס. הם אומרים מה שיקרה, מה שיהיה, זה לא אומר לי כלום, כי סך הכול אנחנו מנסים כל שנה להרים כדורגל נשים, אם זה מבחינת תקציב, אם זה מבחינת שיווק, אבל כל דבר לא זז, אני לא רואה. כאחת ששיחקה כמה שנים לפני הרבה הרבה שנים, אני רואה שהוא הולך אחורה, הוא לא הולך קדימה. אני מקימה בעירוני אשדוד קבוצת כדורגל ילדות ואין לי מגרשים,

מה שמים אותי? בין שתיים לשלוש לילדות צעירות ועושים לי טובה שיש לי בימים מסוימים. זה לא מה שאני רוצה לכדורגל הנשים.

אנחנו פשוט חייבים לסיים את הדיון, אז תודה רבה שעלית. אנחנו חייבים לסיים אז אני רוצה לסכם. קודם כל אני שמח על הדיון הזה, אבל אני יוצא מפה בהרגשה מעורבת, למה מעורבת? פעם אחת אני שמח על העבודה של מינהל הספורט, של משרד הספורט, של הרצון באמת לעשות שינוי בעולם הזה ועל העבודה של ההתאחדות לכדורגל, אבל אנחנו צריכים להבין שני דברים.

אם לא נקבע מטרות ויעדים לגבי מספר הבנות שיהיו בעולם הזה של כדורגל נשים, לגבי השתתפות של העולם של כדורגל נשים במגרשים שנבנים על ידי המדינה והקבוצות של הגברים לא נותנים להן דריסת רגל שם, נותנים להן להתאמן בשעה תשע בערב, בלילה, לפעמים בלי תאורה. זה הזוי. והדברים האלה קורים, נורית, זה אמיתי, זה קורה. אני מבקש ככה, פעם אחת אני מבקש ממך, ממשרד הספורט, תכנית של שלבים, מטרות ויעדים, יחד עם ההתאחדות כמובן. איפה אנחנו נמצאים היום, איפה נהיה בעוד שנה, איפה נהיה בעוד שנתיים. בנושא של המגרשים לדעת מה צריך לעשות כדי שקבוצות הכדורגל בנות יקבלו יותר שטחי אימון במגרשים עצמם, כי עוד פעם אני חוזר, אלה מגרשים של המדינה, שהמדינה בנתה אותם, זה לא מגרשים פרטיים של אף אחד וצריך לראות איך עוזרים להם בדבר הזה. והדבר השלישי, ואני חוזר עליו כל הזמן ובכל דיון, ואני שמח שחברת הכנסת שרן השכל נמצאת פה, אני אמרתי את זה ואני חוזר על זה כל הזמן, בתקציב הבא של מדינת ישראל תקציב הספורט צריך להיות פי שלושה מהתקציב של היום. התקציב היום הוא 0.18% מתקציב המדינה, הוא הנמוך ביותר בעולם, לא רק ב-OECD. לא מתייחסים אליו, ואת ראית את המספרים, זה עצוב מה שקורה בספורט הישראלי. נמצאים פה מנהל אגודה, גם אנשים מההתאחדות וגם ממשרד הספורט, והם מבינים את המשמעות של זה, לא בונים מתקנים, יש לנו פער אדיר של אולמות ספורט בבתי ספר, של מגרשים, של בריכות, של מתקנים בחברה הערבית, בחברה היהודית, בפריפריה, כאילו לא נעשה כלום ב-30 השנה האחרונות. זה דבר שצריכים לדחוף אליו ובכל דיון אנחנו נגיד את זה ובכל דיון אנחנו נעשה מאבק בנושא הזה. אני רוצה להגיד תודה רבה לכל מי שהגיע לדיון הזה. אתה רוצה להגיד מילה? רק מילה אחת, ממש בקצרה. בהמשך למה שאתה אמרת, יכול להיות שזה נעשה, זה בגדר שאלה והצעה, שגם ייכנסו מטעם ההתאחדות ואתנה וכן הלאה לבתי ספר לעודד בנות להיכנס לתחום הכדורגל. זה נעשה בהתאחדות לבתי ספר.

ההתאחדות באמת משנה כיוון, הולכת לכיוון טוב. אם אני יכולה להוסיף אולי משהו, חבר הכנסת דוידסון, יש כבר מספר מסקנות, ושוחחנו על כך לא מעט גם בוועדת המשנה בעניין התקציב, גם היום, לא מעט מסקנות חשובות שהמשרד אמור להחזיר לנו תשובות ותכניות לגביהן. אני מציעה שבחודש הקרוב אולי נזמין את שר התרבות והספורט. הוא מגיע ב-8.3. נהדר, ואז נזמין אותו על מנת שייתן באמת את הדברים ויוכל להציג את אותן תכניות. אז ב-8.3 יש יום מיוחד לספורט וביקשנו מהשר שיגיע לוועדת החינוך ואנחנו נהיה כבר עם חומר.

אז חברים במשרד התרבות והספורט, אני מבקשת שתכינו את השר לקראת הדיון הזה, מאוד מאוד חשוב, אתם רואים כמה שאלות נשאלות כאן וכמה מסקנות אנחנו מעלים, אז אנחנו מבקשים להגיע מוכנים לאותו דיון. אוקיי, תודה רבה ובהצלחה לכולם. הישיבה ננעלה בשעה